צהרים טובים, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. היום יום שלישי, ט"ו בכסלו התשפ"א, 1 בדצמבר 2020. היום על סדר היום הצעת תקנות מחקרים

ביולוגיים לשנים 2017 עד 2020. אנחנו נתחיל מהדיווח,

וגם פותח פתח לכך שחלק המיקרואורגניזמים האלה עלולים להיות אלימים ולהוות סכנה בבריאות הציבור, וכמו שנדבר בהמשך, גם עלולים להוות בעיה מבחינת גורמים שרוצים לסכן את הביטחון של מדינת

אני מוכרחה לציין את העבודה הקשה שרונית השקיעה בזה, כי תוך זמן מאוד קצר היא הייתה לאשר 10 מקומות שונים שרצו להתחיל לעבוד במחקרים על הקוביד.

בערך 10 לא, יש הרבה

מי שרשמית חותם על האישור זה אמ"ר. כרגע יצרנו איתם מסלול, שכל בקשה למחוללים שנמצאים ברשימה, הם מעבירים דרכי, וזה מחייב גם את אישורי, כאשר אני יודעת אם המוסד הוא מוסד

כן, בשנה שעברה למשל החלטנו, שאין לנו מספיק פיקוח מה קורה כשנגמר המחקר. אז אנחנו עשינו תהליך של

הייתה גם חשיפה לחלק מהדברים המעניינים שעושים בנס ציונה למשל. הרבה מאוד אנשים פנו אלינו אחרי זה וביקשו שזה יהפוך לאיזושהי מסורת, שנמשיך עם יום העיון הזה לפחות פעם בשנתיים. היום אפשר לעשות את זה בזום, אז זה יאפשר לכם הרבה יותר משתתפים.

פותר חלק מהדברים הוא מקשה, אבל הוא גם לפעמים פותר. זום זה זום, זה יפה,

אז ברשותך, פרופ' יונת, אנחנו נאפשר לו את רשות הדיבור. פרופ' פנט, שלום לך, ברוך שובך, כי אתה עכשיו מדי יום אצלנו

הנושאים האלה כל הזמן עולים,

קל לך לשנות חלקים של גנים בתוך פתוגן. אז יש לנו רשימות של הפתוגנים שוועדת המדע החליטה עליהם,

מכניסים לו עוד כמה גנים והוא לא נמצא

פה אנחנו לא יודעים פה מי היה מה שנקרא ה-index case בסיפור. אם זה העטלף או - - - בדיוק,

שיכול לעבור מאדם לאדם בלי שום בעיה. הרי הבעיה שלנו זה לא שיש הדבקות ספורדיות מחיה לאדם וזה נגמר שם.

איך עובד תהליך כניסת הפתוגן לרשימה? אני חושבת שבהתחלה לקחנו גם מרשימות קיימות בארצות הברית ודברים שמקובלים, אחר כך כמו שראית, התווספו עוד

כמו שרונית אומרת, יש להם צבא חיילים שעושים את העבודה בשטח, ופה ושם אנחנו באים, היו לנו תיקונים, היו לנו

תודה, ד"ר וייס.

נוסף, עוה"ד אברמוביץ? רק לעניין התקנת התקנות - - - כן, אנחנו מגיעים לזה עכשיו. לאחר שקיבלנו את הסקירה,

שהוועדה